שלום לכולם, אני מבקש שכל אחד יתפוס את מקומו. אני פותח את ישיבת הפנים והגנת הסביבה להמשך דיון בנושא הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"א 2021. אתמול קיימנו דיון ארוך, דיון של מספר שעות, כמעט שמענו את כולם. שמענו התייחסויות לחוק, השגות, הערות, מינהל התכנון הציג את החוק, גם חברי כנסת התבטאו וגם מרכז המועצות האזוריות וראשי הרשויות. היה חשוב לי שהדיון הפותח יתקיים במלואו כי אני רוצה להגיע כמה שיותר להסכמות נרחבות מכיוון שאני נחוש בדעתי להעביר את החוק. החברה הערבית היא חברה שהחוק חשוב לה מאוד, 30,000 יחידות דיון אושרו בשנים שעברו בותמ"ל ואנחנו רוצים לקדם עוד ועוד תוכניות בכדי לגשר על הפער שנוצר במשך עשרות שנים. כידוע לכם, נושא התכנון בחברה הערבית הוא לא ברמה שרצינו, על ההתחלה אני אומר שאני נחוש להעביר את החוק, אני מקווה שנעביר אותו בימים הקרובים ונעשה את המקסימום לכך. הישיבה היום תהיה קצרה, בערך שעה, אחר כך נצא להפסקה וננסה להגיע להסכמות כמה שאפשר לגבי החוק על סעיפיו השונים. אני חושב שגם לאוכלוסייה החרדית יש רצון שהחוק הזה יעבור, המסלול החדש שנוסף לחוק מיטיב עם האוכלוסייה החרדית, חשוב לאוכלוסייה החרדית לאשרר תוכניות למגורים מכיוון שהמצב הוא לא פחות קטסטרופלי מאשר בחברה הערבית. אדוני , אין פה אף נציג של - - - יוראי,

אני אומר ככה: חברים, אנחנו שמענו אתמול כמעט את כולם, היום ניתן הזדמנות למשרד השיכון להציג, ניתן למשרד התכנון להציג את התוכנית האסטרטגית שלו. אחר כך נפתח את הדיון ואני אתן עדיפות למי שלא דיבר אתמול. אנחנו רוצים להתכנס וללכת לכיוון של החלטות בחוק הזה. נציג משרד השיכון, בבקשה. שלום לכולם, אני אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון. אני מבקש בתחילת הדברים שדוקטור ורד סלומון תציג כמה נתונים ואחר כך אמשיך לתאר את הדרך שבה - - - כדי להגיע להסכמות. ורד תציג את המשמעות של הותמ"ל לציבור החרדי כי זו שאלה שעלתה אתמול. תודה רבה, ורד סולומון ממן, האדריכלית הראשית של המשרד. יש לנו מצגת ממש קצרה שתוכל להמחיש את הנתונים של החרדים. הנתונים מבוססים על עבודת מטה מקיפה של משרד הבינוי והשיכון שנעשתה יחד עם המכון החרדי למחקרי מדיניות לפני כחמש שנים. על בסיס עבודה, זו שבדקה את כל צורכי האוכלוסייה החרדית על כל זרמיה, הועברה החלטת ממשלה 1823 באוגוסט 2016.(מתחילה להציג מצגת). הנתונים שלנו קיבלו תוקף בהחלטת ממשלה 1823 באוגוסט 2016. העבודה המקיפה שנקראת: "התוכנית האסטרטגית לדיור עבור החברה החרדית" שאתם רואים היא כמובן מיפתה את כל צורכי הדיור ואת כל אפשרויות הדיור, גם בערים מעורבות, גם בערים הומוגניות, גם ציפוף, גם עיבוי, גם שכונות חדשות. זאת התוכנית האסטרטגית לדיור כפי שאתם רואים. אנחנו יודעים שיש למעלה ממיליון ומאה נפשות של אוכלוסייה חרדית במדינת ישראל שזה 13% מהאוכלוסייה במדינת ישראל. בשנת 2035 צפי גידול האוכלוסייה יעמוד על פי שניים מזה, קרוב לשני מיליון נפש. אבל כמה אחוז מיחידות הדיור? מדובר במשפחות גדולות יותר אז - - - מיד אגיע גם ליחידות הדיור. צפי הגידול תורגם ליחידות דיור ומספר יחידות הדיור מצויין פה כרגע לפניכם. צפי הגידול וכמות יחידות הדיור שנדרשות לאוכלוסייה החרדית עומדים על 200,000 יחידות דיור עד שנת 2035. צריך לתכנן, לבנות, להקים ולשקם. 200,000, זה המספר. מינהל התכנון הוביל בשנת 2018 עבודה בין-משרדית יחד עם משרד השיכון, משרד האוצר, רמ"י. הגענו למסקנה זהה, 217,000 יחידות דיור יש לבנות עד שנת היעד 2040. אתם רואים כאן את המסקנות של הצוות הבין-משרדי. 217,000 יחידות הדיור חולקו למנות, בשנים 2017 2020 היה צריך להקים ולתכנן 22,000 יחידות דיור. מתוכן תוכננו 20,000 יחידות דיור שקיבלו תוקף, 78% מיחידות אלו תוכננו על ידי הותמ"ל. הותמ"ל נתנה דחיפה רצינית לוועדות המחוזיות שלא הצליחו לקדם תוכניות ייעודיות לחברה החרדית. אנחנו עומדים על 78% שאושרו על ידי הותמ"ל. אציין שבמסגרת אותה תוכנית אסטרטגית לדיור של כלל האוכלוסייה, למרות שיש פער שלא הושג, 22,000 יחידות דיור כשבפועל אישרנו רק 20,000, הפער הולך ומצטבר ואנחנו צריכים להדביק את התקציב. בלי הותמ"ל, הוועדות המחוזיות לא תוכלנה לעמוד בקצב הנדרש של אישור תוכניות והקמת שכונות עבור האוכלוסייה החרדית,

אני רוצה להמשיך לתאר את המצב שבו אנחנו עומדים מול החקלאים ומול המשרד להגנת הסביבה. הרצון שלנו שהותמ"ל החדש - - - אולי לא תיכנס לפרטים בנושא הזה. אז נוותר על הפרטים ונדבר על זה אחר כך, בסדר גמור. אתמול נאמרו הרבה דברים, הייתי שותפה באמצעות הזום ושמעתי את דברי חברי הכנסת הנכבדים. נאמרו הרבה דברים לגבי התכנון בחברה הערבית. אני מבקשת במשפט אחד לומר שהתכנון בחברה הערבית הוא אכן מטרה לאומית. נתון אחד צריך לזכור: התכנון בחברה הערבית מבוצע בעיקר בקרקע פרטית. הקרקע הפרטית מקבלת מענה על ידי התוכניות הגדולות, אין לנו לתת מענים למי שהם מחוסרי קרקע ומחוסרי דיור ולכן אנחנו ביקשנו ומבקשים את החופש לתת לנו בשטחי מדינה שסובבים את היישובים הערביים, חלקם שטחים פתוחים, חלקם יערות, אנחנו צריכים את הקרקע הזאת לטובת מחוסרי הדיור בחברה הערבית. נכון, נכון. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. בוקר טוב, גילוי נאות: אני ניהלתי את הפרויקט של משרד השיכון ב-2015 והייתי שותף בפרויקט השני יחד עם ורד ב-2018 2019. יש בלבול בוועדה, וכך היה גם אתמול, האינטרס העליון לבנייה למגזר החרדי הוא של המגזר הכללי. מה שקורה היום בשוק הוא שנכנסים לתוך ערים מעורבות, לתוך שכונות מעורבות ויש מתחים סביב המבנים הציבוריים וסביב אופי השכונה. הדבר הזה קורה בגלל החוסר שהיה ב-2,000 3,000 יחידות דיור.

החוסר הזה נכנס לתוך עשרה יישובים שלא היו בהם חרדים. אני חושב שהחברה הכללית צריכה לקבל החלטה אסטרטגית. יש שתי אפשרויות, או שיתכננו וייכנסו בצורה מסודרת, או שיהיה חוק המים השלובים. נכנסים לתוך ערים אחרות וזה יוצר מצוקות ומתיחויות סביב בתי ספר, בתי כנסת, שירותי ציבור. הציבור הזה לא ייעלם. בשנים האחרונות נכנסו לתוך כ-10 מקומות יישוב חדשים וזה יוצר מתחים. המשמעות של עצימת עיניים או קשירת ידיים של ותמ"ל ושאר הגופים התכנוניים היא בעיות בחברה החרדית אבל בעיקר בעיות עם החברה הכללית ששם נוצרים מתחים. נציגי השלטון המקומי בוודאי מכירים את זה. אם מתעלמים זה לא מתאדה, תודה רבה. אתה מעדיף - - -? אני מעדיף יישובים נפרדים אבל בסופו של דבר חוסר תכנון - - - חבר הכנסת גינזבורג,

תודה, אדוני. אדריכלית משרד השיכון סקרה פה יפה את המשמעות והנחיצות של הותמ"ל. אני מבין את הנחיצות גם ביחס לחברה הערבית וגם ביחס לחברה החרדית. אני מבין כיצד הותמ"ל הוסיפה עוד יחידות דיור בעת משבר, זה פן אחד מתוך משבר הדיור. עוד לא שמעתי איך הממשלה מתגברת על המשבר, התכנון הוא חשוב אבל השיווק עד לא מבוצע כמו שצריך והביצוע לא מבוצע כמו שצריך, והמיסוי, ועוד שלל גורמים שהם חלק מתחום הדיור. אני רוצה להתייחס לעובדה שציינה ורד שאמרה: איך הותמ"ל הצליחה לאשר כל כך הרבה יחידות דיור במקום שבו המחוזית לא הצליחה. זה הפיל שבחדר, אדוני. החוק הנוכחי יעבור בסופו של יום אבל נצטרך להקדיש זמן ולראות איך הותמ"ל, שבא כאקט של חירום,

הוא הולך להסתיים, מתי הוא ייצא מחיינו, מתי נחזור לסדר העולמי הרגיל והנכון של תכנון מחוזי ראוי כפי שראוי שיהיה, ומה עושה מינהל התכנון כדי לעבות את המחוזות על מנת שהקצב שם יהיה מהיר וזאת על מנת שלא נחזור כל כמה שנים לנושא ותמ"ל, אני מזכיר שמדובר בהוראת שעה. אדוני, צריך להקדיש לזה זמן כי חלק מהסמכויות שלנו זה גם לפקח. בהקשר הזה עוד לא ראיתי תוכנית של משרד הפנים איך מעצימים את הוועדות המחוזיות על מנת שלא נזדקק לותמ"ל, תודה רבה. חבר הכנסת להב-הרצנו, בבקשה. אני רוצה להצטרך לרוח הדברים של חבר הכנסת גינזבורג, אני פונה לנציגי משרד השיכון, אני מתחבר למה שמיקי חיימוביץ אמרה אתמול ואני חושב שבהקשר של החברה החרדית הוא קריטי, כי מדובר בהכפלה של האוכלוסייה וביצירת ערים חדשים או הרחבת הקיימות בצורה משמעותית, הייתי רוצה לשמוע איך אתם תימנעו מהפיכת אותן ערים לערי שינה שמכיוון שהתכנון שלהן נעשה בחופזה תוך דילוג על ועדות מחוזיות. איך תדאגו לכך שיהיה עירוב שימושים, לאזורי תחבורה, מסחר ותעשייה, לוודא שאנחנו לא דנים את אותם אנשים שהולכים לגור במקומות הללו לחיים של עוני ומסכנות. זה החשש המרכזי שלי בהקשר הזה. טוב שהותמ"ל עוסק בעיקר בחברה הערבית והחרדית אבל אנחנו צריכים לזכור שגם לאזרחים אלו מגיע לחיות בערים מודרניות שיכולות לספק להם את השירותים שמדינה אמורה לתת לאזרחים בהקשרים של נגישות לכל היבטי החיים. אשמח לשמוע את ההתייחסות. אשמח לשמוע גם את התייחסותכם למסדרונות האקולוגיים ואיך אנחנו לא פוגעים במשאבי הטבע שיש לנו, תודה. כן, אביעד. חבר הכנסת פינדרוס הסתכל עלי וחייך כי זה נושא שהוא עסק בו הרבה. רק נוסיף שלציבור החרדי יש צורך בפחות מקומות חנייה וביותר תחבורה ציבורית רלבנטית ובתכנון של בתים בגובה אחר. אחד הדברים שמקשים הוא שאצל הציבור החרדי יש את תסמונת ה - - -. להקים עיר בסדר גודל רציני זה דבר קשה ולפעמים הפתרון בא בצורת שכונות סמוכות כמו שקורה היום בקרית גת ומקומות אחרים. הרבה פעמים העיריות אומרות שהם לא רוצים, זה נכון במיוחד לגבי הציבור החרדי, שלא רוצים לתת לשכונות כאלה להיבנות בסמוך אליהן. הדבר לא ראוי כי הוא גורם בהכרח לתכנון פחות טוב. אחד האתגרים שהמשרד מתמודד איתם היום הוא הנושא של העיר כסיף והשאלה האם כשבונים עיר, איך מתכננים אותה ואיך בונים אותה בצורה שתתאים לאוכלוסייה החרדית, שלא תהווה מלכודת עוני ולא תהווה מקום שמרחיק אנשים מלהיות חלק מעולם התעסוקה. במיוחד בעולמות שבהם לא כולם משתמשים בזום ולא בנויים לעבודה מרחוק. האתגרים שאתה מציב הם כולם מאוד נכונים ומחייבים אותנו להתמודדות משמעותית, ואם יורשה לי לומר, אני לא יודע אם מקובל להגיד את זה בוועדות הכנסת, אבל זה מחייב את החברה הישראלית כולה להתמודד עם דעות קדומות ועם אמירות כמו "לא בשכונה שלי" ו-"לא לידי", ולהתמודד עם הצורך לתת פתרון אמיתי. מינהל התכנון, בבקשה. אני אגיד רק כמה מילים ואז שחר סולר ימשיך. הותמ"ל שם לו כדגל לתכנן שכונות אמיתיות עם עירוב שימושים, נתינת מענה לתושב בשכונה עצמה. מותר לנו על פי החוק לתכנן את כל הצרכים, החוק גם מחייב אותנו לעשות זאת. ההתכווננות שלנו למסלולים האלו, אנחנו מצליחים לתת לקהל היעד את תשומת הלב המיוחדת לו ואנחנו עושים את זה תוך שיתוף המחוזות. בזה אני רוצה לומר שהיום אנחנו נהנים משיתוף פעולה עם המחוזות. הדיונים שלנו, אנחנו מזמינים את המחוז לכל דיון. הם נהנים מהמומחיות שלנו ואנחנו נהנים מהמומחיות המרחבית שלהם. אני מקווה שזה רק הופך את כלל מינהל התכנון לטוב ויעיל יותר. ותמ"ל לא כאן כדי להישאר.

אנחנו מטייבים תוך כדי תנועה, המחוזות השתפרו בלוחות הזמנים בצורה משמעותית בעקבות לוחות הזמנים של הותמ"ל, אז יש פה עניין של התקדמות קדימה כל הזמן. שחר סולר נמצא איתנו והוא יכול להציג את התוכנית האסטרטגית. בוקר טוב ובהצלחה בדיון החשוב הזה. יש לי מצגת קצרה. התוכנית האסטרטגית 2040 נולדה בהמשך להערכת מצב שהוגשה לממשלה בשנת 2015. הערכת מצב זו מוגשת לכל ממשלה חדשה שנכנסת.

הכנת תוכנית אסטרטגית לדיור לרבות קביעת יעדים. עד אז לא היו לנו במדינה יעדים ארוכי טווח לדיור, היו לנו יעדים מדי פעם אבל לא הייתה לנו תוכנית

הלב של החלטת הממשלה הוא הלוח הזה (במצגת). מדובר ביעדים שהוצבו למוסדות התכנון לאישור של יחידות דיור בתכנון מפורט שמתוכו ניתן להוציא היתרי בניה. הראייה שלנו לא משהו ואנחנו לא רואים את המצגת. לכן ביקשתי שיסביר. תוותר על המצגת כי אף אחד לא רואה אותה. אני חושב שהמספרים פחות חשובים וחשוב יותר התהליך. כמובן אדבר על המספרים הגדולים. יש לנו יעדים שמחולקים לכל מחוז וברזולוציה של מחוזות, למעט מחוז דרום שמדובר על שתי נפות, אשקלון ובאר שבע. יש יעדים לכל שנה, כמה אותו מחוז צריך לאשר באותה השנה, כמה מתוך אותן היחידות הן בהתחדשות עירונית, עד אז לא היה יעד להתחדשות עירונית,

הן לחברה הערבית, זאת מתוך הנחה שבחברה הערבית ישנם קשיים וצריך לעשות פוקוס על המגזר הזה. למשל, מחוז צפון לדוגמה, בין השנים 2017 2020, צריך לאשר כל שנה 18,000 יחידות דיור, מתוכן 10% בהתחדשות עירונית ו-8,500 בחברה הערבית. ככה זה ממשיך ועולה משנה לשנה. יעד התכנון הסופי עד שנת 2040 הוא 2.6 מיליוני דירות. היעד לביצוע הוא 1.5. יש פער גדול בין היעד לביצוע לבין היעד לתכנון, זאת מתוך הנחה ונתונים שיש פער זמן גדול ולפעמים גם חסמים שמעכבים לנו את בניית יחידת הדיור. חלק גדול גם פשוט לא מבוצע. לכן נקבעו יעדי תכנון שהם מאוד גדולים. במאמר מוסגר אומר שחלק גדול ממאמצנו מתמקד בצמצום הפחת והפער בין יחידות דיור שאנחנו - - - ולהקטין את העודף התכנוני. אנחנו פועלים לפי החלטת ממשלה זו, כל שנה אנחנו צריכים לאשר בערך כ-104,000 יחידות דיור. מתוך אותה החלטת ממשלה שדיברה רק על דיור, היה שם גם טקסט נלווה שעזר לנו לפתח את החשיבה, אבל בגדול דובר רק על יחידות דיור. אנחנו עברנו לתהליך שנקרא "תוכנית אסטרטגית 2040", זו תוכנית שכוללת ארבעה פרקים: דיור,

שטחים פתוחים, תשתיות הנדסיות ותחבורה. כל זאת מתוך הבנה שדיור בלבד לא יכול לספק את איכות החיים של תושבי מדינת ישראל.

משפחה שרוצה לגור במקום זקוקה לתעסוקה טובה, שטחים פתוחים ותשתיות. תשתיות פירושו הסעות המונים ושטחים לטיהור שפכים ולהפצת חשמל ומים. אני מראה לכם את אתר האינטרנט שלנו, הכול נגיש לציבור, אני מתחבר לקישור למטה ואציג עכשיו את האפליקציה הגיאוגרפית שפתוחה לציבור. לא רואים את המצגת שלך, אני מציע שתסביר. שחר, פשוט תסביר בעצמך. אפשר לראות שמיפינו את כל הפוליגונים, אני עכשיו מתמקד רק על הדיור מבלי לדבר על השטחים הפתוחים. מיפינו יחד רמ"י ומינהל התכנון את כל תוכניות הדיור שנמצאות בהליכים וגם תוכניות דיור שנראה לנו שיקודמו בעתיד ללא קונפליקטים. אם מוצע שטח על פסגת החרמון אז סביר להניח שזה לא ייכנס לתוכנית האסטרטגית,

מיפינו את השטחים והם נמצאים באפליקציה שפתוחה לציבור. אנחנו רואים באותה

האדום מציין את כל המלאי עד שנת 2040. בעצם, אני חושב שכדי להיות - - - ,

לזהות בכל פעם כמה שטחים, לנסות לממש אותם, יתממשו או לא אז נעבור

הפוליגונים הם פוליגונים לדיור.

כולם נדרשים בשביל להגיע למלאי הנדרש ב-2040. הניהול הזה הוא ניהול חכם ונכון,

דבר שני, בנוגע לתוכנית - - - דיור ששחר הציג,

כשהתוכנית גובשה על ידי המועצה לכלכלה, למשל שיעור המימוש של

הצלחתכם היא בכך שתגידו, אנחנו מעבירים את המקל.

זה דבר ראשון שאני עדיין לא מצליחה לקבל. הזמני לא יהפוך להיות קבוע במשמרת של רובנו פה. גם בתוך זה, התהליך הזה לא אמור להפחית סמכויות של אנשים ושל

שאלתי ארבע פעמים ותודה שענית לי,

אין כלים לא לקצב ולא למימוש. אם הקצב עומד האם אנחנו צריכים להגדיל עוד, איך נעשה את הספירה, הרי החיים עושים את שלהם. כל הדברים הללו לא מאפשרים לנו לקבל החלטות. אני מרגישה שמדיון לדיון אנחנו

המיעוטים דומים בדברים רבים. לכולם יש נשמות טובות והם יודעים איפה הם לא רוצים שהחרדים יגורו, אבל אף אחד לא חושב איפה הם צריכים לגור.

גורמים להתפוצצות אוכלוסין. אנחנו אזרחים שווי-זכויות - - - אני רק רוצה להגיד שאל תחשבו עלינו,

אבל תחשבו על עצמכם. אם רוצים, אני חושב שהקורונה

בסופו של דבר, בעקבות

גרתי בדירות משונות שאף אחד לא רצה לגור שם. לא הייתה ברירה ושיווקו את זה לחרדים מחוסר ברירה.

"הגדלה מהירה של היצע יחידות דיור". אני מבקש להוסיף במטרות: "קידום השוויון וצמצום הפערים בתחום התכנון והבנייה".

בבקשה, אוסאמה. בעניין המיעוטים,

תראה איך משתמשים בחברה החרדים

000 דונמים כלולים בעצם באותם פוליגונים

אציין שאנחנו מסתכלים גם אחרי תוכניות מחוזיות ואלו עשו קפיצת

אתמול דיברנו על זה וההערות שלך כבר נשמעו.

בבקשה. ראיתי לנכון להדגיש את זה כי זה לא הופיע בדברים של מינהל התכנון. דבר נוסף,

ארבעה חברים ועוד חבר אחד מתוך חברי הותמ"ל. אנחנו מבקשים שאותו חבר או חבר נוסף,

יהיה ממשרד

גם שם אזכיר שיש רפורמה גדולה שהוביל משרד

לגבי הדיור לחברה החרדית: התקיים אצלנו דיון משפטי ענף

היינו שותפים גם לאותה החלטת ממשלה שעברה בעבר המאפשרת לתכנון באופן מיטבי עבור החברה

אנחנו מדברים על שטח אורבני ולכן אנחנו מאוד מצדדים גם במסלול הזה. כל הדינמיקה המורכבת - - - תודה, כרמית. אנחנו יודעים שבלילה היו דיונים קדחתניים של משרד השיכון,

משרד האוצר וכל יתר המשרדים הרלוונטיים. שם

יש עדיין סוגיות שמטרידות בהקשר של שדות התעופה וצורכי התעופה, אנחנו חושבים שההבנות שהגענו אליהם בימים האחרונים עם משרד הפנים ומינהל התכנון מספקות את ההגנה

אני מאוד מודה למינהל התכנון ולמשרד הפנים על שיתוף הפעולה. אנחנו בטוחים שהוועדה תדע לעשות הכול כדי לא לפגוע בתשתית של נתב"ג שאין לה תחליף.

סיגי, אבל אני מניח שתוך חודשים ספורים יהיה

אני מבין שיש דיון אם להוציא את זה או לא. אני חושב שכדאי להתעקש שגם תכנון מתחמי התחבורה של המטרו,

השולחן יהיו תחנות שלא יהיה סביבן סביב

כבוד היושב-ראש, תוך שנתיים מסתיים תהליך התכנון של שני קווי מטרו ואנחנו עד סוף השנה

תודה רבה. חבר הכנסת בגין, בבקשה. אנחנו שמענו מרותי פרום אריכא הערכה לגבי השטח החקלאי שכלול בתוכניות,

ביחס - - - מתוך המכלול של שטחי - - - אני שואל האם ההערכה הזאת מקובלת עליכם. הבנתי שיש קושי מתודולוגי לדעת על איזה שטח מדובר - - - כשמדברים על תוכנית מסוימת, ודאי שאפשר,

חבר הכנסת להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני חוזר לדבר הראשון שאמרתי: אני לא יכול לקבל החלטה בלי

אני מבקש שאלו שישתתפו במשא ומתן יבינו שאותם שלושת הדברים שנשארים פתוחים, הקריטריונים לשער הכניסה, זכות ערר, ומספר המתחמים, לא זה מה שישפיע על מלאי הדיור. אז תלכו לקראת הראייה הבלתי-שבויה. המשבר האמיתי בישראל זה לא - - - זה 21 קילומטר

למה זה לא נעשה בוועדה משותפת של מחוז מרכז ומחוז תל אביב. אני חושב שצריך להקדיש לזה זמן דיון. אנחנו יוצאים עכשיו להתייעצות חשובה ואני רואה כבר מה יקרה אחר כך. לא התקיים כאן דיון מהותי ויש לומר זאת. טוב.

ראינו את זה בנתונים שרותי הציגה אתמול לגבי דיור למשתכן שיש מעקב של רמ"י עליו. בסך הכול,

הצליחו להשתווק וגם להימסר ליזם. הלוואי שבלחיצת כפתור הייתי יכולה להתייחס לנתונים,

כל הדברים הללו נכנסים בניהול החכם של התוכנית האסטרטגית. הנושא של עשרה מתחמים מקובל? מה ששאלתי לגבי שמירה על שטחים פתוחים ואזורים והכול? אני כבר הבנתי שאתם נותנים לי משפטים כלליים. רק להגיד שהנושא של תחנות המטרו צריך לבוא בד בבד עם המטרו. ברור שצריך צעד משלים. אנחנו חושבים שגם המחוזות וגם הותמ"ל צריכים להיות מכוונים על זה. המועצה הארצית זה להמציא משהו חדש. הותמ"ל יודע לעשות את זה, יש לו את כוח האדם, ואנחנו רואים יתרון גדול בקידום ההליך הזה בותמ"ל. דבר אחרון שאני רוצה לומר: הותמ"ל הוא יעיל ומהיר והוא על פי חוק. זה לא בא על חשבון שיתוף או תכנון איכותי. אנחנו לא נמצאים בהליך דורסני.

שי קדם התייחס לזה. אני חושבת שהותמ"ל יודע לעשות תהליך שהוא גם משתף, הוא גם יעיל, והוא גם איכותי. תודה רבה. נציגת רמ"י, בבקשה. אני באמת מתחברת למה שסיגי אמרה, אתמול בתום הדיון דיברתי עם חבר הכנסת להב כדי להסביר לו את העניין של היתרי הבנייה. שוב, הנתונים שיש בידנו הם הנתונים שאנחנו או גוף ממשלתי אחרי מבצע את השיווק, פרויקטים כמו דירה להשכיר, הנתונים שהצגנו הם יפים גם ביחס למסירה ליזמים וגם הוצאות היתרי בנייה. יש כ-6,300 יחידות דיור של מחיר למשתכן, מתוכן 3,500 באכלוס או ב- - -. לגבי מחיר למשתכן במחיר מופחת, שווקו 18,700 יחידות דיור ונמסרו ליזמים 16,600, נמצאים בהיתרי בנייה: 8,300. הסיבה שאין לנו נתונים לגבי היתרי בנייה לשוק הרגיל, מאחר שהשיווקים נעשים עם זכויות עתידיות, על מנת להקטין חיכוך בין רמ"י לבין היזמים והאזרחים כדי לא להוות גורם מעכב, הם הולכים על מסלול שקוראים לו - - -, אתם אפילו לא צריכים לעבור דרכנו. אנחנו עובדים על ממשק מול מינהל התכנון על מנת שיהיו לנו נתונים על היתרי בנייה, לכן כרגע הנתונים על אודות היתרי בנייה אינם בידנו. בסדר, תודה. הנציג האחרון, צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים. שלום לכולם, אני מתנצל שאני בזום, התעסקנו כל הלילה באישור התקציב בממשלה. ראש הממשלה סיים את הדיון בממשלה בציון הרפורמות המרכזיות שממשלת ישראל תביא במסגרת התקציב הזה. הרפורמה הראשונה שצוינה היא פרויקט המטרו לגוש דן. על מנת ליישם באופן מיטבי את הפרויקט חשוב מאוד להביא השבחה משמעותית סביב קווי המטרו. ההשבחה נועדה גם כדי לממן רבע מהפרויקט שעלותו הכללית היא כ-150 מיליארדי שקלים. אני חושב שאין - - - מהותמ"ל לדון בתוכנית הללו, מטרת הותמ"ל היא להביא התחדשות עירונית, היא להביא את קווי המטרו למרכזי הערים, לצופף בנייה. שמעתי את הטעמים לכך שאולי יש קושי לקיים את הדברים במסגרת הצעת החוק בלו"ז הנוכחי. אני לא שותף לדעות הללו. המסלול מאוד ברור, המקומות שבהם ניתן לתכנון תחנות סביב המטרו מאוד ברורים, נקבע מסלול לאישור בדומה למסלולים האחרים ואנחנו מאוד מבקשים כחלק ממדיניות הממשלה, לא להפריד את המסלול הזה מיתר מסלולי הותמ"ל ולאפשר את החוק כמקשה אחת. - - - יחידות דיור במרכז הארץ, זה חוסך בשטחים הפתוחים, בלב אזורי הביקוש. למה לא הכנסתם את זה לחוק ההסדרים? הוחלט שהותמ"ל מתקדם מחוץ לחוק ההסדרים, זה חלק מחוק הותמ"ל. כך הופץ התזכיר עוד לפני שגובש חוק ההסדרים, עם המסלול הזה. זה היה לפני חודשים רבים. המקום הטבעי לאשר אותו הוא במסגרת חוק הותמ"ל ולא במסגרת חוק ההסדרים. למה לא לקיים תכנון במועצה הארצית? לותמ"ל יש לשכת תכנון שמתאימה לתכנון תוכניות מפורטות. המועצה הארצית מתעסקת יותר בתוכניות מתאריות, לכן הותמ"ל הוא המסלול המתאים ביותר. לצד יתר המסלולים המסלול הזה ייתן תוספת משמעותית של יחידות דיור.

חברי הועדה, אנחנו יוצאים להפסקה, אני אחדש את דיוני הועדה בשעה 13:30. עד אז אנחנו נקיים התייעצויות ומקווים גם להמשיך את ישיבת הוועדה היום, ייתכנו גם הצבעות, תודה לכולם.

ננעלה בשעה 11:30.